כ"ח בתמוז התש"ף 20 ביולי 2020, נערוך דיון מהיר בנושא: "300 אלף חייבים חדשים בהוצאה לפועל החייבים לא מקבלים תמיכה ושיקום ונדרשים לקחת הלוואות שעשויות למוטט אותם", יוזמי הדיון הם חברי הכנסת אלכס קושניר והיבא יזבק.

אני בטוח שבזמן הקרוב תגדל מאוד כמות האנשים שיפנו להליך חדלות פירעון, אנחנו כחברי כנסת חייבים להפנות את תשומת לבה של הממשלה לנושא הזה כדי שיקימו את אותן תוכניות שיקום שאמורות היו לקום

אבל מוות כלכלי יכול להיות הרבה יותר גרוע. במקרים שהציג חבר הכנסת קושניר, חשף בפנינו את המספרים ואת הגידול המשמעותי של האנשים שמסתבכים בנושאים האלה זה חד-משמעית דורש טיפול של המשרדים הרלוונטיים.

חבר הכנסת קושניר, הם לא רלוונטיים לוועדה זו, אבל אפשר להעלות אותם בוועדות אחרות.

אם רואים את החמור נוטה ליפול בדרך, אתה כבר צריך לעזור, לא לחכות שהוא ייפול. אחרי שהוא נופל גם עשרה אנשים לא יוכלו להרים אותו.

אני עוסק בזה לא מעט,

העמדה שלי ביחס לחוק חדלות הפירעון, כאשר אנחנו מסתכלים על המטרות של החוק,

אני ממליץ שיהיה פיקוח נוסף על הלוואות חוץ בנקאיות שהן אסון. יש שם ריבית גבוהה, להליכי האכיפה אין שום מגבלה

צריכים ללוות אותו,

לסייע לו בניהול תקצוב עסקי ומשפחתי,

קורונה כשמצב חמור

פתחנו בתוך מוקד 118 של משרד הרווחה ,

ייעוץ ייחודי לפונים שנקלעו לחובות בעיקר בשל הלוואות בשוק האפור. צריך לזכור,

יש הרבה לקוחות רווחה שהם מודרי

אלו שני דברים שאנחנו עושים בנוסף להפעלה של התוכנית, בנוסף להסדרת החובות שאנחנו עושים.

אבל אנחנו מודעים לכך שהמצב חמור בהרבה ויש עשרות אלפים, אולי

אלפים, שזקוקים לעזרה. בנוסף לזה, הבוקר הנחתי על שולחן ראש מינהל שירותים חברתיים, המנהלת

אנחנו באמת לא אופטימיים לגבי הכיוון הכללי אליו המשק מתקדם. אני רוצה להתייחס לשני דברים בנפרד: כשאנחנו מדברים על שיקום כלכלי במסגרת

מצטרפת לברכות של האחראית על חדלות פירעון לגבי קיום הדיון. אני אתייחס בקצרה למקום שבו אנחנו נמצאים מבחינת יישום החוק: החוק נכנס לתוקף בספטמבר השנה אחרי עבודה אינטנסיבית בוועדת החוקה,

שכסף צומח על עצים אז זה לא יעזור כמה פעמים תתמוך בו, הוא תמיד יחזור למצב של חובות. לחילופין, אם המצב שלו מאוד

אנשים שההכנסות שלהם לא מאפשרות קיום מינימלי,

אבל צריך לעשות את זה לתקופה ארוכה יחסית כך שיתאפשר לו להתקיים בסביבה של ריבית נמוכה יותר ובלי הליכי אכיפה. את זה החוק בא להסדיר. בתקופת החוק שייקבע חייבים שייכנסו לתקופת

עוד משפט אחד לגבי האשראי: בכנסת ישנן שתי קריאות נוגדות שיש לאזן ביניהן. מצב אחד אומרים שיש הצפה של הלוואות, ואני באמת חושב שהיה

התנאים הללו הם טובים ואני לא רואה סיבה לשנות.

שמענו ממך הרבה דברי חוכמה. חברי הכנסת שואלים מה יעשה אותו אדם שהחוב שלו עומד על 40,000 שקלים.

אתם בעצם - - - אומר שוב: צריך להסתכל

אם הוא יכול לשלם את החוב של 40,000 השקלים בלי הליך של חדלות פירעון, בלי להיכנס

אני אשמח. אשמח גם לקבל את ההסבר הזה לגבי 2% 3% כי זה לא מה שכתוב. תמר עוזרי, אבקש שתעבירו לוועדה את המספרים שבעצם הצגתם. בסדר גמור.

האם תוכלי לחדד עבורנו את הנושא של 3% כי זה לא בדיוק ברור

מנסים לפעול בכל מקרה לגופו של עניין ולמצות את הזכויות שמגיעות לו. אין לנוRich

של לקבל את כל רשימת האנשים שיש נגדם כינוס נכסים ולפנות אליהם בפנייה יזומה, ייתכנו לא מעט מצבים שלמרות שהם נמצאים תחת כינוס

הליך פשיטת רגל הוא לא מילת קוד להתחמקות מחובות, הוא מילת קוד לסיטואציה שבה אדם לא מסוגל לפרוע את חובותיו ולכן הוצפה פה סוגיה חשובה שאנחנו צריכים לתת עליה את הדעת ולמצוא

בקי, בבקשה.

גבירתי, ותודה לחברי הכנסת שהעלו את הנושא הזה,

זה מאוד חשוב שזה עולה בעת הזו וגם לפני הקורונה חשוב היה לדן בכך. יש מענים מצוינים של

לא פלא שאנחנו שומעים יותר ויותר על

יש אחרות חברתית כוללת לכל המשרדים.

להגביר את הסיוע המשפטי לאנשים ולא להתנות במספר הנפשות